שלום לכולם, אני פותחת את הדיון השני להיום, יום האישה בוועדה לפניות הציבור בנושא מחסור ואפליה במתקני ספורט לנשים. הדיון הזה הוא תוצר של פנייה שקיבלנו